בוקר טוב לכולם, אני מתנצלת בפני כולם. מי שמכיר אותי, יודע שבשבע שנים אולי פעם שנייה שאני פותחת באיחור, אז אני מתנצלת. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה, אנחנו היום בהשפעת הפשיעה על נשים ערביות. אני מברכת על השתתפות סגן השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אני חייבת להגיד שברגע שהסברתי מה המטרה של הדיון הזה נרתמת מהר. אני יודעת שיש לך המון מה לטפל. למרות שיש הרבה התפתחויות פוליטיות שלפעמים יש הרגשה שאי-אפשר לפתוח את היום בלי להתייחס אליהן, אבל בגלל האיחור, אני אכנס ישר לנושא. מברכת את חברי וחברות הכנסת שנמצאים, ובמיוחד אני מברכת את הנשים הנפלאות שנמצאות איתנו היום, שעשו דרך מאוד ארוכה מהצפון, והגיעו הרבה לפניי - אני חייבת להודות. נשים שעברו על בשרן את הקושי של השפעות הפשיעה המשתוללת באוכלוסייה הערבית, ובאו לחלוק איתנו מניסיונן, ומה עובר עליהן ביום-יום. אני החלטתי לקיים את הדיון הזה, כי אני חושבת שהשיח סביב הפשיעה - כולנו מדברים כבר שנים על איך הפשיעה משתוללת בתוך האוכלוסייה הערבית. איך ארגוני הפשע מחזיקים את הצמתים העיקריים שמשפיעים על חיי היום-יום, אולי לכותרות עולה, או לרוב הנושאים שיש בהם מעורבות ירי ורצח. אבל אנחנו יודעים, גם כשאנחנו לא בכותרות, בכפרים,

סובלים יום-יום מתופעות שקשורות בפשיעה. אבל למרות שזה בתקשורת, ולמרות שמדברים על זה, נעלם השיח המגדרי. נעלם השיח על איך ארגוני הפשיעה, ואיך הפשיעה משתוללת ומשפיעה גם על חיי הנשים, ולפעמים באופן שונה מאיך זה משפיע באופן כללי על החברה. אמנם המעורבות של הנשים בפשיעה עצמה היא נמוכה מאוד, ואני מאוד מקווה שהיא תישאר כך. אבל הפגיעות שלהן ממה שקורה, מהשתוללות הנשק שנמצא ברחובות, גם השוק האפור,

איך שתרצו תקראו לו, והשפעתו על איך פתאום אנשים משתלטים על המשפחה, משתלטים על היחידים בתוך המשפחה, ומנווטים את החיים שלהם, והרבה פעמים מדרדרים אותם למקומות מאוד קשים גם בזה, לצערי הרב, כאשר יש רצח נשים, גם קורבנות של רצח. וזיהינו כבר מגמות מלפני כמה שנים איך הפשיעה חודרת גם לנושא של אלימות מגדרית. כלומר, נשים נרצחות הרבה פעמים על-ידי רוצחים שכירים.

כבר לא מבצעים את הרצח הגברים בעצמם, אלא שוכרים מישהו שיעשה, וזה חלק מהקושי למצוא מי הרוצח. אבל מעבר לזה, גם כאשר נרצחים גברים במשפחה, הנשים נושאות בעול הן הופכות גם אימא, וגם אבא, גם אחות, וגם מטפלת, וגם מפרנסת הרבה פעמים. נמצאות איתנו נשים שרוצות לתת עדויות, וגם בזום יש לנו חוקרת שהתחילה לחקור את הנושא, והיא תשתף אותנו במה שיש לה. לפני שאני פותחת, סגן השר תרצה להתייחס. אולי שתי דקות בסוף, כי אני רוצה בעיקר להקשיב. אמרתי גם לעאידה לפני. אני אחראי מטעם הממשלה על הטיפול הכולל בפשיעה בכל הארץ, בעיקר בחיבור בין משרדי ממשלה וכו'. אני לא רוצה לתת פה הרצאה. אני באתי בעיקר להקשיב, לשמוע, להבין. יהיו עוד מפגשי המשך. גם דיברנו קודם, אנחנו נעשה עוד דברים אחרים. אני מעדיף להקשיב הפעם,

אני אגיד שתי מלים בסוף. תודה רבה. באנו להקשיב.

אני מעדיפה שנתחיל לשמוע קודם כול כמה מהעדויות שנמצאות איתנו. אני לא יודעת מה החלטתן ביניכן. ננסה כמה שאפשר לתת לכולן. כולן מבינות עברית טוב. אם תדברו בערבית, אני אדאג לתרגם או מישהי אחרת. בכמה משפטים.

עם צעדה שיזמה אותה האימא מחיפה, מחליסה, חונא חליל. היא יזמה צעדת מחאה, כי הבן שלה נרצח ולא תפסו את הרוצח. אני יושבת ראש נעמ"ת במרחב הגליל המרכזי. אני וחברותיי ריהאם אבו-אלעסל מנצרת, ומייסם ג'לג'ולי, התלווינו לצעדה של האימהות, ואז בסוף הצעדה, האימהות החליטו להקים פורום משלהן, פורום שיהווה כלי מאבק בכל הכיוונים, גם להעלאת המודעות להשלכות של הרצח על המשפחות ועל האימהות במיוחד, וגם כלפי מעלה על הרשויות כדי להפעיל לחצים, להביא ללקיחת אחריות יותר על תפיסת הרוצחים. זו זכות מינימלית שהם יקבלו את העונש שמגיע להם. אנחנו כבר שנתיים הרבה אתגרים. אימהות מכל רחבי הארץ, מכל מיני אזורים, אבל בכל זאת הפורום ממשיך עם רצון להביא את הכאב שלהן לכוון אותו לפעולה, לעשייה, ויש להם חזון שלא תהיה אימא נוספת לפורום. הפורום מכיל כמעט 35 אימהות מכל רחבי הארץ. אנחנו נתחיל עם האימא מג'לג'וליה. נער שנרצח בדרכו לאכול פיצה בפיצרייה. אני גם מבקשת להכיל את הקושי שלהן, כל פעם זה פותח את הפצע מחדש, וזה לא כל כך קל. רק לפני שאת מתחילה, אני יודעת שזה יישמע מוזר, אבל רואים למה נבחרת שוב לתפקיד שלך חתאם. הליווי שאת עושה לאימהות הוא נהדר, הוא חלק מהעשייה שלך. אנחנו מברכות על היבחרך שוב.

עדס, אמא של נער בן 15, מחונן. נעים הליכות. הוא היה בכיתה ט', ואפילו שהלימודים היו בזום בתקופת הקורונה, ממוצע הציונים שלו היה 98,

בית-הספר שלו. הלך לאכול פיצה עם החבר שלו, 10 דקות הוא כבר נרצח בחצר הבית שלנו. הרצח היה בשעה שבע. יש לה הרגשה שאפילו מי שהיה בתוך בית-הספר שהוא ממול לבית שלהם, עזר לרוצחים, כי פתאום נכבו כל האורות בכביש, בבית-הספר, היה בלתי אפשרי לראות כלום, וכך הוא נרצח. החבר שלו נורה 16 יריות, והוא רק כדור אחד.

ולא ראינו אותו, כי הוא היה מאחורי האוטו. אחר-כך אני ראיתי, אפילו כאשר ראיתי את הגופה, הוא זחל על

מה זה עוזר שהמשטרה הגיעה אחרי שהוא כבר מת? שאלתי אם היו כתבי אישום, אם מישהו הורשע? היא אומרת שהיו מעצרים אחר הרצח, ושחרור אחר-כך, ואין, בינתיים לא יודעים מי רצח אותו. אני רוצה להגיד שההרגשה היא אם הוא היה ילד יהודי בן 15 שנרצח בצורה כזו, אני בטוחה שכבר היו מוצאים את הרוצחים שלו. מלאך כזה, למה הוא נרצח? אני מנסה לחזק את עצמי למען הילדים, למען הבן-זוג שלי. אבל אני מבפנים הרוסה לגמרי. אני מרגישה שהמשפחה שלי לא תשמח עוד. השמחה לא נכנסת אלינו הביתה, אנחנו בעצב אחד גדול. היא אומרת שיש אלוהים. אני מאמינה שיש אלוהים, שבסופו של דבר יבוא איתם חשבון עם אלה שרצחו את הבן שלי. רק הערה קטנה, בצד הטרגדיה,

החיים מקבלים פנים חדשות שהן ממש לא כל כך משמחים. אבל כל סיפור יציג צד אחר של המשברים גם כלכלי,

אלה פנים מהסוגיה שלא משתקפים בתקשורת. נעבור לכפאח אגבאריה.

אני מאום

ואחר-כך לבית לוינשטיין,

לקחתי על עצמי שאני אלווה אותן,

גם רצחו אותו כאשר היה באוטו עם הילד שלו. הוא ניסה לחוס על המשפחה שלו, ויותר מ-32 כדורים קיבל בגוף

אני ליוויתי אותה לבית החולים "העמק". גם התור של הבן דוד שלי,

היה בהפגנה נגד האלימות ביום שישי. אחרי שהוא היה בהפגנה נגד האלימות, רצחו

כשדיברתי עם החוקרים בימ"ר חיפה, הוא אמר לי שאני באה לספר סיפורים,

אמרתי לו אני לא באתי לספר סיפורים, אני רק רוצה לראות מי רצח את המשפחה שלי, אם רואים את

אפילו כשאיימו על חיי דיברתי עם המשפחה,

ואף אחד אפילו לא הרים אליי טלפון. ארבעה פעמים הלכתי למשטרה, היו איומים על חיי. והמשטרה? לפני מספר ימים כאשר הלכתי למשטרה,

סגלוביץ',

האימהות שאנחנו כל כך מכבדים, חתאם, וכל האנשים שנמצאים פה. מבחינת מספר הנרצחים בשנה האחרונה, הוא פחות ממספר הנרצחים לפחות בארבע השנים שעברו.

למשל, נמצאת פה מונא חליל מחליסה. בשמונה השנים האחרונות נהרגו בחליסה שמונה אנשים - אחד יהודי ושבעה ערבים. אני מבקש ממך לבדוק את הנתונים לגבי מי שהואשם

האנשים הללו הלכו ברגל מחיפה עד לבית הנשיא, בשביל להגיד לכבוד הנשיא- תתרום אתה את חלקך.

תודה, חברה כנסת איימן עודה. אנחנו ממשיכות את הדיון, אבל יש אנשים שצריכים

ומה היו הדברים שעמדו בפנינו. הפרויקט החל לפני ארבע שנים, והוא גם קשור לנשים נגד נשק, או "נשק על

אם אני חוזרת על כל העדויות שאספתי מכל מקום מהארץ, גם מהכפר שלי שחווינו, שהוא היה כפר בלי אלימות בכלל, אבל איכשהו זה גם הגיע אלינו בגלל חוסר הטיפול המשטרתי והממשלתי. הנשים הערביות בתוך מדינת ישראל מרגישות שאין להן שום גיבוי של ביטחון אישי. זה משהו שהוא משותף לכולן, כולן מרגישות כך. אני לא רוצה לקחת את הכאב של נשים שחוו את זה, ועכשיו ראינו את הנשים ששיתפו - כולן חוות את זה. אני היום גם כאימא חווה את זה. הנשק בישראל נמצא בכל מקום. אני אתייחס לדברים שהם משותפים בין שתי החברות היהודית והערבית, שהנשק בישראל היום הוא מאוד לגיטימי, הוא נמצא בכל מקום, בכל מרחב. הוא נמצא בכל מקום שתלכו ותראו, כאילו זה נתפס לחברה הישראלית כרגיל, בחברה עלא ניתן.

זה גם הגיע אלינו בגלל הממשלתי וגם הגיע לכפר שלי. נשים ערביות בתוך מדינת שום גיבוי של ביטחון אישי. זה משהו שהוא משותף לכולם, בין היתר, אני לא רוצה לקחת את הכאב שחוו ששיתפו, אבל כולן חוות את זה. היום אני גם כאימא חווה את זה.

אתייחס לדברים שהם קצת משותפים בין שתי החברות היהודית והערבית,

הוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא בכל מרחב. הוא נמצא בכל מקום שתלכו ותראו. בחברה הישראלית זה נתפס כמשהו רגיל, ובחברה הערבית זה המקור של המוות הראשון, המוות

אין לנו את הביטחון לעשות את זה ולא להיות מאוימות באופן אישי, וגם באופן חברתי. טוב שאת מעלה את זה, כי באמת, כל עוד את אוספת את העדויות האלה, והן יכולות להיות חלק ממידע, בחקירה או משימוש בהם בחקירה, זה מעמיד אותך בשאלות קשות במיוחד אם את נחשפת למידע שאת לא יודעת עד כמה את יכולה לשמור בסוד, ועד כמה את צריכה למסור את זה. ואלה שאלות מאוד מהותיות, אבל בעיניי הן גם מהותיות כי הן חוסמות אותנו מלהכיר ולהבין את הקשיים המיוחדים שנשים עצמן עוברות. אם החוקרת שגובה את העדות מרגישה שהיא יכולה להיות מאוימת, אז תתארו לעצמכן את הנשים עצמן שיש להן את המידע הזה, שהן יודעות מה קרה ואיך קרה. השאלה אם זיהית עוד מגמות אפילו בעשר העדויות? הקשיים העיקריים של הנשים עצמן שדיברו עליהם. כל הנשים גם קיבלו איומים שעכשיו הזכירו בישיבה. הנשים בעצמן יש איום על חייהן בכך שהן רוצות לדבר על המקרים שקרובי המשפחה, הבנים שלהן הם הקורבנות של אותם מקרים. אז יש איום מצד הרוצחים באופן מובהק, ובאופן מאוד ברור סתימת פיות מה שנקרא. זה משהו משותף לכולן. אני גם ראיינתי נשים שהן חיות בתוך ערים שיש בהן נשק, וזה לא רחוק. את אמרת לי שהבן שלי יגדל בביטחה, אז לא מזמן נרצח הילד בביר אל-מכסור. אנחנו יודעות שאנחנו לא יכולות להגן על הבנים שלנו במרחב הציבורי היום, וזה אמור להיות נורה אדומה. זה לא רק נורה אדומה, זה המצב, זו המציאות. אז גם נשים שחיות בתוך מקומות שהנשק הוא הרבה יותר זמין, בחוויה האישית שלהן, בחוויה הנפשית שלהן הטראומה מתמשכת, הטראומה לא מסתיימת. מה שנקרא טראומה עיקשת יש טראומה של אני יכולה להיות פגיעה בכל יציאה שלי מהבית. היינו עדות לזה כשעבדתי בנצרת, היה מאוד קשה, לשבת בחוץ, כי אנחנו לא יודעים מאיפה יבוא הקליע הבא. עוד פעם, אני לא יכולה לשתף. אני מחקתי את כל המידע. הייתה החלטה למחוק את המידע שאספתי. אני גם לא יכולה לשתף בהרבה דברים, ועוד פעם, אני אחזור על זה שאין הגנה לחוקרות בנושא. תודה רבה רולא ששיתפת אותנו. אני חושבת בדיוק כך, אם החוקרת מרגישה חוסר ביטחון, אז תארו לאישה שנושאת בעצמה את הסודות האלה... אני חייבת להגיד שיש תופעה שאני לא יודעת אם חלק מהמשתתפות בדיון ישתפו, בטוח לא מהאימהות אולי, אבל אחד מהדברים שאני שמתי לב אליהן, שיש נשים שנלכדות בתוך משפחה שהיא חייבת הרבה כסף לארגוני הפשיעה, ואז ארגוני הפשיעה עוברים מלנצל את האדם שלקח מהם את ההלוואות לנצל את הנשים בתוך המשפחה. אני אומרת את זה בזהירות רבה, אבל אני יודעת שיש מקרים כאלה. יש מקרים שמנצלים את הנשים בתוך המשפחה מתוך איומים, מתוך לחץ, ואפילו מדרדרים אותן למצבים מאוד בעייתיים. חלק מהן אפילו הופכות לסוג של עבדים אצל הארגונים האלה, וכל צו שהם נותנים להן, הן חייבות לבצע - אם זה בהעברת סמים, אם זה אפילו בלספסר בהן בזנות. בבקשה, חנאן אלסאנע, עו"ד, מ"איתך מעכי". כהרגלנו, תנסו להתמקד בדקות שאני נותנת. קשה לעצור את האימהות... גם קשה לדבר אחריהן. האמת,

אני והעמיתה שלי מארגון "איתך מעכי", למען הצדק החברתי, שלחנו נייר עמדה על ההשפעות וההשלכות של הפשיעה בחברה, על הנשים בחברה הבדואית.

אחרי ששמעתי את כל הסיפורים של הנשים, קשה לי לבוא עכשיו ולתת נתונים והמספרים שמעידים על חוסר תפקוד וביצוע של המערכות, של מערכת המשטרה והמשפט בלהגן על אזרחיות המדינה תושבי הנגב. גם קשה לי מהעובדה ששתי נשים בדואיות היו אמורות להגיע היום ולהעיד ולדבר על החוויות הקשות שלהן בתוך העיר רהט, למרות שבעבר עד לפני כמה ימים הן כן דיברו בתקשורת, כן דיברו על החוויות שלהן ועל השפעת הפשיעה עליהן ועל הילדים שלהן בתוך העיר רהט. אך לצערי, בעקבות המשך הירי בתוך היישוב רהט אתמול, הודיעו לי שהן לא יכולות להגיע כי הן פוחדות. אני מדברת על נשים חזקות, נשים שעובדות. ואני כן רוצה דווקא להביא את הקול שלהן. בנייר העמדה אצלך יש נתונים המעידים שנשים בדואיות לא רק נרצחות, נעלמות, וחלק מהן אפילו לא מופיעות בסטטיסטיקה כי חלק מהן הן חסרות מעמד שנשואות לגברים בדואים, ו-84% שנרצחו מכלי ירי ללא אישור. אני כן רוצה להתחיל להביא את הסיפור והעדות של אישה ד' - הירי על בית הקפה ברהט, לא בא על רקע העסקת נשים בדואיות במסעדות. האמת היא, שמדובר במכרז שפורסם להפעלת בית קפה וזכה בו ר', שהפריע למועמד אחר ממשפחה אחרת, והתחילו הסכסוכים והירי על בתי הקפה,

ועסקים השייכים למשפחה שזכתה במכרז. התחילו לטעון שהירי בא כסוג של מחאה על העסקת נשים בבית קפה, וזה הגיע לרשתות החברתיות. למרות שהמשפחה ובעלי יודעים שמדובר בשקרים, הם מנעו ממני חמישה אנשים לצאת לעבוד. אני מרגישה שעולמי חרב,

עד שמצאתי מקום עבודה קרוב לבית, איך ניתן למחוק ולעצור את מה שמתנהל ברשתות החברתיות? תבקשו, תעזרו לנו, תסייעו. תבקשו מהמשטרה שתעשה את העבודה שלה, שתגיע ותעצור את העבריינים. אנו חיות בפחד. זה עדות של אחת הנשים מעשרות נשים שפנו אלינו למרכז לזכויות נשים לארגון "איתך מעכי", בסניף באר-שבע. אני מדברת שהפשיעה משפיעה על נשים לא רק ברמת רצח נשים, ופגיעה פיזית ואלימות כלפי נשים. אני מדברת על הפשיעה שחודרת וההשלכות שחודרות גם לתעסוקה, גם למרחב הנפשי, גם במרחב של הרווחה. קשה לתאר פה שאנחנו נמצאים בנגב במציאות קשה כשאנחנו מדברים על מצב-סוציו אקונומי הכי קשה במדינה 79% מהנשים הבדואיות הן מובטלות. ועד שאנחנו הגענו למקום, מאבק של שנים להביא נשים לצאת ולהשתלב בשוק העבודה אנחנו רואים שהן לא רק נרצחות, אנחנו רואים שארגוני הפשע, והפשיעה מונעת מהן להשתלב בשוק העבודה גם להיות במרחב הציבורי. אני קוראת ומבקשת לאמץ את ההמלצות שלנו שאנחנו כתבנו בנייר העמדה. יש לנו המלצות במשטרה, לרווחה, דרישות גם למשרד החינוך, וגם מהרשות למעמד האישה. תודה רבה. תודה. בבקשה, ד"ר מהא סבאח. אנחנו כן נמשיך ונעביר את הדברים.

עאידה על ההזמנה, צהריים טובים,

אני מדברת כחוקרת סוציולוגית באוניברסיטת בן-גוריון, ומנהלת המרכז הרב-תחומי לחקר משפחות. אני גם אדבר מתוך המחקר שעשיתי, מחקר ארוך של שלוש שנים שהתמקד שבחווייתן של הנשים הערביות שמסיימות את הנישואין שלהן. המטרה של המחקר הייתה באמת לבדוק את החוויה. בסוף זה היה מחקר פשוט שמנסה לחבר בין גירושין לאלימות, כי התברר שנשים שיוצאות מנישואין, הן חוות מסכת אלימות ארוכת שנים. זה לא נגמר אחרי שהוא מרים את היד פעם ראשונה. זה לא נגמר אחרי שהוא לוקח לה את המשכורת החודשית של כמה חודשים,

נשים חיות שנים ארוכות בתוך מסכת האלימות הזו, אבל גם מכמה סיבות. אחת הסיבות היא שנשים מאוימות באופן מאוד ישיר לגברים שיש להם נשקים בלתי חוקיים בתוך הבית, כשהנשק הזה יוצא לא פעם אחת, אלא כמה פעמים, תוך כדי איום שכאשר היא מסיימת את הנישואין חייה הסתיימו. או נשים שמאוימות בעקיפין שפשוט מאוד קל מאוד אני אסיים לך את החיים בצורה מאוד קלה, ולא יקרה לי שום דבר. כך שנשים פשוט חיות בזוועות של זוגיות ממש זוועתית, אבל הן פשוט לא יכולות לסיים את הנישואין. חלקן של נשים שיעזו בסופו של דבר לעשות את זה. חלקן שפנו למשטרה והתלוננו, או שקיבלו יחס הרבה פעמים מעליב,

זה לפי התיאור של אותן נשים. או יחס של זלזול, או פשוט נודו מצד משפחת הבעל בגלל שהן אזרו את האומץ הזה של לצאת ולחשוף את האלימות הקיימת בתוך המשפחה, ופשוט מצאו את עצמן מתמודדות לבד מול מצב כל כך קשה. מה שאני רוצה כאן להוסיף, אני חושבת שיש עליית מדרגה מאוד מדאיגה, זה החיבור בין הפשיעה המאורגנת לבין המרחב הביתי לבין נישואין לבין גירושין, היו תופעות שפשוט לא היו קיימות בעבר. זאת עליית מדרגה כל כך מסוכנת, כי יש אפשרות שהפשיעה המאורגנת לא תישאר במרחב הציבורי, אלא פשוט יהיה לה הכוח לזלוג אל תוך המרחב הביתי בגלל שהיא יושבת לה על כל כך הרבה עוגנים קשים של אי-שוויון, של הדרה, של העלמת עין מצד הרשויות השונות. הזליגה הזאת היא נראית כאילו שהיא זליגה של סוג של המשך טבעי לכאורה של הדרת נשים, אבל לדעתי זאת עליית מדרגה מאוד מורכבת. אני חושבת שיש לנו מספיק דוגמאות מהשנה האחרונה של נשים שסיום חייהן היה לכאורה מי שהיה בן זוגן בעבר. אמנם המשטרה לא תפסה, לא הכריזה, לא נתנו שמות, אבל פשוט השמות מסתובבות פה ושם, וכולם יודעים שנשים שילמו את המחיר הזה רק בגלל שהן העזו לצאת מזוגיות כל כך אלימה. בעניין הנשים שיוצאות מזוגיות כזו שהבן זוג מעורב כבר בפשיעה, האיום הוא מכופל לא בגלל שהוא כועס שהיא עוזבת אותו, אלא בגלל שהיא חשופה להרבה מהסודות של הפשיעה עצמה, והוא מפחד שהיא תגלה בחוץ.

אני רק רוצה להוסיף עוד היבט אחד,

הוא נעלם מכל הדיון הציבורי סביב הפשיעה המאורגנת ונשים. העובדה שחלק מהנשים היום מאוימות או גם גברים שהם בעמדות מפתח כמו בפוליטיקה המקומית. אנחנו מתקרבים ביום שיהיו בחירות לפוליטיקה המקומית. החברה האזרחית, חלק מהקולגות שלי כאן שעושות עבודת קודש לגבי שינוי מעמדן של נשים בפוליטיקה במיוחד,

אני חושבת שהחיבור בין הפשיעה המאורגנת לבין הפוליטיקה המקומית היא פשוט תחזיר את הנשים אחורה הרבה שנים. אני חושבת שהרבה מהעבודה נעשתה בתחום הזה, היא תלך לאיבוד, כי אנשים יפחדו להיכנס לתחומים האלה שהחיבור הוא כל כך ברור, וגם נראה היום כאילו שזה בלתי נמנע. אם אתה יושב לך בעמדת מפתח שיש לך שם כספים, אתה יכול לנהל מכרזים, אז בטח הפשיעה המאורגנת תגיע לפתח ביתך באיזשהו מקום, ונשים כמובן שהן ממילא מתמודדות מול כל כך הרבה אתגרים מורכבים בפוליטיקה המקומית, אני חושבת שזה דווקא ידיר את רגליהן. גם לא נשכח שהייתה דוגמה של מנהלת בית ספר, אישה שהיא אוימה. אני חושבת שיש כאן איתות שאם את רוצה להיות בעמדת מפתח, גם נשים יחשבו על זה הרבה יותר מאשר בעבר. אם בעבר הייתה התמודדות היא יותר מבנית, יותר תרבותית, בטח היום ההתמודדות הרבה יותר קשה ומורכבת וחשוב לקחת גם את זה בחשבון. אני חייבת להוסיף שהייתה אמורה להופיע היום בוועדה אישה שנמצאת בעמדה בכירה באחת הרשויות המקומיות שהיא בעצמה קיבלה איומים, ואיומו על החיים שלה. סגן השר ערבתי אותו בנושא. היא התנצלה ברגע האחרון. אני לא רוצה להגיד למה ואיך, אבל יכול להיות שזה אחד מהשיקולים. לגבי האיומים היא קיבלה אותם על סמך שהיא קיבלה החלטות בתפקיד שלה, ואיימו על חייה. סגן השר, אני מבינה שאתה צריך לצאת. אני שוב מתנצלת, היינו יכולים לקבל יותר זמן איתך ולשמוע. אבל אני מבטיחה להעביר לך גם את ההערות שיעלו אחר-כך.

תודה על ההזמנה. דיברנו בשבוע שעבר על הדיון הזה. לנשים שסיפרו חלק מהסיפור, ולאלה שלא הספקתי להקשיב, אני יכול להגיד רק דבר אחד, בסוף כשאתה שומע את הסיפור האישי של נשים שחוו חוויה כזאת של אובדן, חוץ מלהשתתף בצערכן, כאדם, אני אומר לכן, כבעל תפקיד יש לי תפקיד, התפקיד שלי זה לייצר שינוי. אני אומר בצורה הכי גלויה.

מטעם הממשלה מינוי לרכז את הפעילות הכוללת של הפשיעה בחברה הערבית, וחלק מה שאתם מדברים, זה, זה, אבל חלק. אני חושב שיהיה נכון לשים דברים על השולחן שלא שמו. כולם שותפים שלי פה. זה שאיימן או עאידה או אחרים לא נסכים על כל דבר במישור הזה, במישור הזה של האלימות והפשיעה, זה נכון שיש לי כובע פוליטי ואני חבר כנסת, אבל אני חושב שבעניין הזה אין פופוליטיקה בהקשר של מה שצריך לעשות. ככל שנוציא פוליטיקה מהאירוע הזה כן ייטב. ואגיד למה אני מתכוון. איימן יש לי ויכוח איתו, אנחנו ידידים, אנחנו מתווכחים. ועאידה, יש לי ויכוחים איתה, ועם כל יתר הח"כים ולפי הפיצול נקרא לזה הפיצול הפוליטי בחברה הערבית אותי לא מעניין במה שאני מתעסק, ולשמחתי כך גם היחס למה שאני עושה. אחרי שאמרתי את הפתיחה הזאת, יש לי תפקיד. התפקיד שלי זה גם להגיד חלק מהדברים, שזאת התפיסה המקצועית שלי. שני דברים נגעו בהם 1. הנושא של פגיעות בנשים, רצח נשים, אלימות כלפי נשים בחברה הערבית, הדומה והשונה לחברה היהודית, יש דומה ויש שונה. זה סיפור אחד. הסיפור השני זו החוויה הקשה מאוד שחוות נשים מעצם היותן אימהות של, נשים של, אחיות של, לקורבנות של הפשיעה בחברה הערבית. ובואו נשים דברים על השולחן, לא הכול זה ארגוני פשיעה.

אני בכוונה שם את זה פה, לא שאני מוריד מהאחריות שלי על העניין, אבל שנוכל למצוא פתרונות נכונים, צריך גם להבין את הבעיה ולשים אותה מול עינינו בצורה מסודרת. חלק מהסיפור הוא לא ארגוני פשיעה. הרצח הוא מעשי רצח בלתי פוסקים. גם באום-אל-פאחם, בשוליים ארגוני פשיעה. יש גם צד שני, משפחה אחרת באום-אל-פאחם שסופגת אבידות. אבל הם המשפחה שלי - - - בסדר, אני לא מתייג בשמות. אבל אני אומר שאני הולך לבועיינה, יש שם סכסוך דמים של 14 או 15 גופות במהלך השנים האחרונות שכל מי שרק יש לו יד ורגל, בוודאי משטרה, שבחלק מהמקרים יש כתב אישום, בחלק מהמקרים מי לא ניסה לשים סוף לסכסוך הזה מפוליטיקאים ועד מנהיגי ציבור כאלה ואחרים. ולכן אני אומר הבעיה היא של הפשיעה בחברה הערבית היא לא ארגוני פשיעה. הדבר אחד המשותף שקרה בשנים האחרונות הוא נושא - - - כנראה שלהגדרת ארגוני פשיעה גם יש הבדל בין ערבים. המקצוע שלי זה להגדיר את הדברים בשביל לטפל בהם נכון. כי בשביל לטפל בארגון פשיעה, צריך למוטט אותו כלכלית, ולטפל במה שאומרים אחרת,

צריך למוטט חברתית. אני, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי הוא אחר. אבל אני כן שם את העניין, יש משמעות לחברה. לכן, הנשים הכואבות והנפלאות שיושבות פה דיברנו לפני זה, אנחנו נעשה מפגש בלי כל קשר לעניין הזה. יש כוח שעוד לא צמח מספיק חזק בתוך החברה הערבית, לצערי, שמדיר את האנשים החוצה. אני אתן את הדוגמה דווקא מאום-אל-פאחם. אני אנסה להתמודד. במעשי הרצח האחרונים שהיה באותו יום שישי נורא לפני כמה חודשים, יצא ד"ר סמיר, ראש העיר באמירה בוטה וברורה, שאם זה לא ייפסק נחרים אתכם. אני באותו יום דיברתי באותה דרך אמנם בעברית, אבל הוא דיבר כמנהיג ציבור לאנשיו. זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בכובע של נבחר ציבור להגיד גם את הדברים. מהכובע שלי כמי שמתמודד עם המאבק בפשיעה בחברה הערבית זה להכניס את העבריינים לכלא. ואחרי שאמרתי את זה, גם פה צריך את הגיבוי. אני פונה פה לסיפור של רהט כדוגמה.

הסיפור של רהט, גם כן, לא צריך להתבייש פה להגיד בשמות. היה סכסוך עקוב מדם. יש שם עצורים. יש שם עבריינים שזהו שמם, שלא הודרו על ידי בני המשפחה שלהם. הם לא הוצאו מחוץ למחנה, למרות שהם עצורים, אני מקווה עד תום ההליכים.

הירי לא היה בגלל מגדר, הירי היה בגלל אירועים פליליים פר-סה, והם עצורים, והם עצורים עד תום ההליכים, וזה עשה את הרעש. אני ברהט בחודש האחרון, כל יום ראשון הייתי ברהט בחודש האחרון,

רק אתמול היינו בפגישה עם ראש עיריית רהט. מה אני רוצה לומר, אני רוצה גם לתת איזושהי תקווה לתוך הכאב שאתן הבאתן. המדינה רוצה לעשות שינוי. המדינה חייבת לעשות שינוי. חלק מהעניין זה גם התפקיד של הממשלה,

וגם התפקיד האישית שלי. כולם פה שותפים שלי, כולם פה בתוך הכנסת הזו. אבל כשמגיעים לרגע האמת, וחבל שאיימן לא פה, אבל עאידה היא באותו ראש, אז אני אדבר לעאידה, והיא תעביר לאיימן. אבל כשמגיע היום לוועדת חוקה חוק ומשפט הנושא של חוק החיפוש שעושה איזון שונה, ובכל המטרה היא להילחם בתופעת הנשק, הכי מפריע בכל מקום זה הנשק הבלתי חוקי לאנשים ולגברים, פה אין הבדל, התופעות הן אלה. וכשמגיע חוק החיפוש לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ברור לי שצריך לשנות את נקודת האיזון, על מנת שנוכל לתפוס יותר, ולהיכנס למקומות, ולקחת מצלמות, כי יש בעיה בדיווח. אי אפשר להתעלם. כאשר בן-אדם מפחד על חייו, הוא לא ישתף פעולה, אין לי ציפייה לשיתוף פעולה,

אז כשזה מגיע לשם, אז כן נכנסת הפוליטיקה. לא, זה לא פה. אני אומר את דעתי. כן נכנסת הפוליטיקה, כי אז כולנו מקדשים את הזכות לחופש,

גם אני. אבל מה עם הזכות לחיים? הזכות לחיים, דיברנו עליה פה בוועדה הזאת. אני רוצה לקחת את הזכות לחיים מפה לוועדת חוקה. אני הייתי בדיון שם קודם, צריך לעשות חיבור של הדברים. מה שאני רוצה להגיד זה רק דבר אחד. אני באופן אישי מחויב להוביל שינוי יחד עם כל החברים שלי פה בכנסת כי אין לנו דרך אחרת. חייבים לעשות פה שינוי חברתי. את מה שאמרת על מה שקורה באום-אל-פאחם, מה שקורה בבועיינה, מה שקורה בלוד, ורצח הנשים בלוד לא, זה לא ארגוני פשיעה בחלק מהמקרים,

וצריך פה לייצר מאבק שהוא הרבה יותר גדול, בוודאי ובוודאי מאבק של משטרת ישראל שעושה עבודה. יש 30% ירידה באירועי הרצח בהבדל משנת 2021 לעומת 2022. לא מספיק. יש עדיין אירועי רצח רבים בסדרי גודל בחברה הערבית מהחברה האחרת בחברה היהודית בישראל. יש לא מספיק אחוזי פיענוח של תיקי רצח והרתעה. יש אחוז מדיי של פיענוח בתיקים, וזה יעד גדול להכריז על חוסר הפיענוח, אבל זה לא יבוא מדיבורים. זה יבוא מזה שכן נקבל החלטות גם חוקתיות, גם משפטיות, ונבין שאנחנו נמצאים בעת חירום. אני שמח על ההזדמנות להיות פה. אני מבטיח לך עאידה, כן חשוב לי לבוא ולהציג דווקא פה בוועדה את הנושא של מה שמרוכז פה על מאבק הפשיעה בהיבט הרחב. חשוב לי שכל ועדות הכנסת התחברו לעניין, כי בסוף אני בא ומבקש דברים מהוועדות, ואני מחפש מעבר לבקשה, הרי זה לא עניין אישי, זה עניין של כולנו. אני לא רואה פה שום הבדל בעניין הזה. זכויות אזרח לא פחות חשובות לי מאף אחד אחר. אבל כן יש עוד דבר שצריך לעשות זה לשנות את נקודת האיזון. נקודת האיזון במדינת ישראל לא מספיק השתנתה. וכשאני מסתובב בחברה הערבית, ואני מסתובב הרבה מאוד, אומרים לי מה זה עונש מינימום, רבע מהעונש או שליש מהעונש. לך תספר להם שאפילו להגיע לרבע עונש, מלחמת עולם בוועדת החוקה בגלל האיזון הנוסף. אתה הולך לכל מקום אומרים חמש שנים עונש מינימום. תיקח את האנשים, תעשה כך, תעשה אחרת.

צריך למצוא איזון, אבל כן לשנות את נקודת האיזון. עאידה אני אשמח לכל הזמנה, אלייך בוודאי, עם כל הוויכוחים בינינו, אנחנו חברים טובים פה בכנסת. אני אומר לכן, כפי שפתחתן את הדיון, אני אעשה אני אומר "אני", אז לא ברמה האישית. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו מסוגלים לשנות את המציאות הבלתי נסבלת הזאת. תודה רבה סגן השר. אני אצטרך לבקש ממך להישאר שלוש דקות כי אני חייבת לענות על דברים. אני אענה, ואחר-כך נתווכח. אבל חשוב מאוד להגיד את הדברים האלה. בנושא של נשק וחיפוש. ונשמע את הנשים הנפלאות שעוסקות בנושא של נשק. הייתי רוצה אותו רצון, למרות שאני לא מסכימה עם העניין לתת יד חופשית בעניין החיפוש, וכן, יש לי בעיה עם החוק הזה שדורס על זכויות בין היתר, ואני יודעת איך המשטרה תיקח את החוק הזה ותיישם אותו אחר כך, אין לי אמון שהיא תיישם אותו בצורה המופתית, כי אתה יודע, ודיברנו על זה. מצד שני, בוא נראה אתכם מקבלים החלטה שמפסיקים את ההיתר שניתן, או את ההוראות שניתנו, ויש בהן הקלה מאוד גדולה גם על קבלת נשק שבסופו של דבר יזלוג גם כן לתוך האוכלוסייה הערבית, את ההוראות של רישיונות נשק שנעשו כל כך מתירניות וקלות. הדבר השני, עניין נשיאת נשק במרחב הציבורי. אמנם זה נשמע, ואני יודעת שזה נשק שהוא מורשה ואתם מאפשרים את זה לאלה שיש להם מורשה. אבל כאשר משתלט במרחב הציבורי, והעין קולטת כל הזמן שאפשר ללכת עם נשק, אנחנו רואים שגם משתוללים עם נשק שהוא בלתי מאושר. סיפור על טיק-טוק, היום מדברים פה חבר'ה מרהט. בטיק-טוק נהוג היום, זה קטע. עומדים עם כלי נשק, ומשדרים - - - עם מחיאות כפיים. כשנביא את הצעת חוק שאומרת קנס מנהלי של 50 אלף שקלים למי רואים אותו בטיק-טוק בלי ראייה נוספת - - - בזה אני אתמוך, אבל לא בדברים שעלולים לפגוע במרחב הכללי ובזכויות כלליות. הדבר בעניין הנידוי, בעניין החרם אני עדיין זוכרת שלפני אולי חמש שנים, אני יצאתי ודיברתי על חרם, על כל מי שמעורב בארגוני פשיעה, ונאמר לי שזה בלתי אפשרי, ואני עדיין מתעקשת על זה. וכל פעם שאני הולכת לאיזשהו הפגנה, או מאהל שהוא נגד הפשיעה, אני מדברת על זה. אנחנו הנשים יכולות להוביל את זה. שתדעו לכם, הניסיון בעולם כולו, הוא מי שעצר ארגוני הפשיעה, זה כאשר הנשים והאימהות קמו נגד הבנים ובני זוג שלהן ואמרו - לא בבית שלי, ואני לא מוכנה להרשות את זה, ועשו חרם.

אנחנו צריכות לחשוב על זה אחר-כך מחוץ לבניין, לעשות את המאבק בכפרים ובערים. תודה לך, כבוד סגן השר. אני בטוחה שכאשר אתה צודק אני עוזרת.

אני רוצה לחזור לאחת מהנשים המשתתפות,

עשו דרך ארוכה. אחר-כך, אנחנו ניתן לרלה מזלי, מ"אקדח על שולחן המטבח", ואחר כך פתחי אבו-יונס, יושב-ראש פורום מנהלים.

נלמד, כדי שמי שאחראים במשרדים יידעו שהעניין לא רק לתפוס את הרוצח, אלא גם לטפל במי שנשאר מאחורה. אולי תשתפי אותנו במה קורה איתכם ואיתך והמשפחה אחרי הרצח.

התחילו לירות לכיוון הרצפה, הכדורים עפו לכל כיוון. וארבעה אנשים נפצעו, שניים מהם מתו הבן שלי ובן השכנים. הם בדרך כלל בימי שישי יושבים קבוצה

רוב כלי הירייה שקוטלים אזרחיות פלסטיניות במדינה הזאת מסווגים על ידי המשטרה, כמו ששמענו

וממשיך לעודד חימוש אזרחי. אנחנו יודעות את זה, ואנחנו עוקבות אחרי זה. כדי לשנות כיוון, וסגן השר, לצערי, כבר לא פה. אבל כדי לעשות שינוי, אפשר וצריך להוביל מדיניות

ועדת רונן ידעה שהוא כושל. המבקר יודע שהוא כושל. לצערי הרב, גם איסוף המידע הזה הוא מתייחס רק לנשק המורשה שזו לא המאסה הגדולה שנמצאת באוכלוסייה הערבית. המאסה הגדולה

שלום לכולם, קשה להתבטא אחרי ההצגה של הנשים שליבי איתם, המצב קשה ולא פשוט. אני רוצה לשפוך אור על שלושה נקודות עיקריות. משפחות פשע והפשיעה בחברה הערבית

זה שאנחנו מדינה שלא מאפשרת ולא נותנת תקווה, אז אנחנו בעצם זורעים את הזרעים של הפשע. הדבר השני הניסיון

מדובר על יתומים שנשארים עם טראומה. הנשים עצמן נמצאות בטראומה מאוד קשה. סכנות, בגלל האיומים המתמשכים. האם יש לכם תוכניות שפותחו, או שאתם מתכוונים לטפל בנשים, לספק להן

אנחנו לא רק מדברים על הנפגעים, אנחנו מדברים גם כן על הפוגעים. הרי הנשים של הפוגעים, הילדים של הפוגעים, החברה שסובבת את הפוגעים הם גם סובלים מאלימות. אנחנו חושבים שמשרד

ולכן עד היום אנחנו לא - - - אמנם את המשפט האחרון לא שמענו טוב, אבל אני

אמרתי את זה למשטרה אלף פעמים את זה. אני לא אשתוק ולא אירע עד שייעשה צדק לבן שלי. הבן שלי לא היה קשור לפשיעה. הבן שלי גידל סוסים, והיה כל הזמן מתעסק עם סוסים.

כשהגיעה לבית החולים היו מלא אנשים,

הוא היה כבר בחדר ניתוח. ביקשתי

ועכשיו אימא של הבחורים האלה מבקשת כל הזמן לעשות סולחה איתי. ואני כאילו איזה סוג של סולחה אחרי שרצחו לי את הבן? אני קיבלתי אירוע מוחי, והייתי שלושה שבועות בבית חולים. אני יזמתי את הצעדה, שגם חבר הכנסת איימן עודה השתתף בה,

- זה אני אומרת - והרבה אנשים השתתפו

אז אחר-כך נברר מול המשטרה, נרצה לקבל תשובות בעניין הזה. תודה. בבקשה, נאילה עואד, מנשים נגד אלימות. בבקשה.

כשנפגשנו עם אנשים, במיוחד נשים שהילדים שלהן נרצחו, הילדים, או בני הזוג, וזה לאחרונה גם, אנחנו כנשים נגד נשק, גם קואליציית ארגוני

אבל כל העניין של המוגנות והגנה על העדים,

וגם בתוכנית של "מעט אלימות כלפי נשים",

דיברו על תוכנית להגנת עדים, וטוענים שהם התחילו להפעיל

ואם אין להם עדויות ומספיק ראיות, המשטרה יכולה לעשות את זה. כאשר מישהו מאיים על הביטחון של המדינה הם יכולים להשיג את הראיות ומלוא הראיות. כשמדובר בחייהם של הערבים בתוך המדינה, ובמיוחד גם

חלק מן הדברים זה לא העבודה הקלאסית של הרווחה, אבל ברור שזה גם מגיע לפתחנו. אני רואה את התפקיד שלנו בשני דברים גם להתריע ולהעריך מסוכנות גם כשלא מדובר ביחסים בתוך משפחה, ואנחנו פוגשים את זה. אתן דוגמה. בכלי החדש להערכת מסוכנות וזה דבר שאין לא אח ורע בעולם בכלים אחרים להערכת מסוכנות, יש סעיף שמתייחס לנושא של מעורבות של ארגוני פשיעה, אין כזה דבר בעולם שכלי מתייחס בנושא הזה, כי זה לא נושא פלילי משפחתי,

אצלנו כן הכנסנו את זה בגלל שאנחנו רואים את זה באירוע רצח ואלימות במיוחד בחברה הערבית. דבר שני, זה כן ליווי ותמיכה אחרי. וכן יש בעצם הסדרה של התחום הזה כאשר יש טיפול שניתן באמצעות עמותות שמשרד הרווחה מפקח עליהם של ליווי פסיכולוגי גם בשביל "הילה" ועוד ארגונים, שהם בעצם באמצעות משרד הרווחה מלוות משפחות שיקיריהן נפגעו נרצחו. סאיד, שמעת את העדויות של הנשים? הנשים האלה קיבלו את הסיוע הזה? כן, שמעתי. רק אשלים. כל בני משפחה שנרצח קרוב שלהן, זכאי לסיוע נפשי, כמובן אמורים להתקשר אליהם ולהציע להם. כמובן, חלק רוצות, חלק לא רוצות. פשוט יושבות מולי נשים שאף אחד לא התקשר אליהן, אף אחד לא טרח לתת להן את הסיוע הזה. אני מכיר את זה מקרוב. גם אשתי במקרה מטפלת דרך העמותות האלה. אם לא התקשרו אליהן, אז יש פה איזושהי בעיה. אני לא יודע למה לא התקשרו. אפשר כמובן להפנות אותן אלינו. יש לזה תקציב ייעודי,

מחלקות הרווחה אמורות לדעת מזה. אם יש פה משהו לא ברור ולא מגיע, כי זה שרות יחסית חדש מהשנים האחרונות. הן גם אמורות לקבל, דרך אגב, זה מיועד לא רק לנשים, אמנם יש פה נשים, בעיקר נשים. אבל יש סל של סיוע גם פסיכולוגי, גם עורכי דין, וגם סיוע כלכלי קטן. יש חבילה שלמה שהוא אחראי עליה, אם זה לא התקבל, לא התקשרו, לא יצרו קשר, יש לברר, ואני אשמח לעזור בעניין הזה. אבל זה כן קיים השרות הפסיכולוגי. מעניין סאיד, כי בדיוק דיברנו עם פתחי, יושב-ראש פורום מנהלי לשכות הרווחה, והוא לא הצליח להצביע באופן ספציפי על תוכניות קיימות. כנראה המידע הזה לא מחלחל למטה. זה המינימום שאני יכולה להגיד. אם יושבות מולי חמש נשים שאיבדו את יקיריהן, ולא קיבלו את הסיוע הזה, ואף אחד לא התקשר אליהן - זה אומר דרשני. אני מציע לבדוק את זה. אמנם זה לא תחום האחריות שלי, יש לזה מנהל אחר, זה לא אלימות במשפחה, זו אלימות בכלל. זה מפתיע אותי מאוד אם אף אחד לא התקשר. מי אחראי במשרד על העניין כדי שאוכל לפנות? חשוב לציין בפרוטוקול, מי שאחראי על זה, זה בחור בשם אילן שריף, הוא מהשרות שלי, ותחת השרות של איילה מאיר דבר שמאוד חשוב שיגיע לכל הנשים שיושבות בדיון היום. השאלה אם רק מדובר על חבילה במקרה של רצח שהוא אלימות במשפחה, או כל רצח שקיים? לא, כל רצח שקיים. זה נקרא נפגעי עבירות המתה, זה לא רק במשפחה. זה לגמרי קיים. נכון. זה חלק מתוכנית סנ"ה? זה המלצות של תוכנית סנ"ה, אבל זה מיושם כבר. יש מפקחות מחוזיות. יש עמותות שמפעילות את השירות הזה. עוד פעם, אני לא מבין איך זה שאף אחת מהנשים כאן לא התקשרו ולא הציעו, זה מפתיע. צריך לבדוק למה זה קרה. אני אבדוק הרבה יותר לעומק גם עם הנשים וגם עם המשרד. תודה רבה.

שמחה שישבתם והקשבתם לעדויות, כי זה גם מחזיר את הדברים לפרופורציות, ורואים את הכאב שנמצא אצל אלה שפגעו מעבירות כאלה. אני לא אבקש עכשיו תשובות ספציפיות על המקרים, כי אני יודעת שאתם לא ציפיתם מי יהיה ולא הגעתם עם תשובות למקרים הקונקרטיים, על המקרים הספציפיים והטענות שעלו גם ממונא וגם מאחרות, אני אפנה אליכם באופן ישיר ללשכת השר ואבקש תשובות בעניין הזה. בבקשה, עאישה אבו אלרוב. (הדברים נאמרו בערבית ותורגמו על-ידי יושבת-ראש הוועדה). אני מחיפה. גרושה 20 שנה, אני גידלתי את הילדים שלי. אני זאת שגידלתי ופרנסתי אותם. הילד שלי הלך לעבודה, ונרצח במקום העבודה שלו. אני לא יודעת כלום על המקרה. מטרטרים אותי בין ימ"ר חיפה, ימ"ר נצרת, תחנת משטרה זאת, תחנת משטרה ההיא, ואני לא מקבלת שום תשובה. מי שרצח יקבל את העונש שלו בפנים. תהיי בריאה. כמובן היו טענות קשות, וברור שיש הרגשת חוסר ביטחון, ונשים מסתובבות עם מועקה דיי גדולה. אני לא יודעת מה יש לכם להגיד לנו במקרה הזה. כי אם יושבות מולי שש נשים שעדיין לא יודעות מי רצח או שהן יודעות ורואות אותם מסתובבים חופשי. אני חייבת להגיד,

גם עירבתי את סגן השר בשני מקרים של אנשים מהעיר שלי שיודעים בדיוק מי רצח את האח ומתחננים.

אנחנו לא אנשים שלוקחים את החוק בידיים שלנו. אנחנו רוצים לכבד את החוק, אנחנו לא רוצים שנאבד עוד אחד מהמשפחה שלנו, כי הוא הלך ורצח את הרוצח של הבן שלנו, אבל תכניסו אותם מאחורי סורג ובריח. אני ממלא מקום של סגן ראש אגף "סייף" במשטרת ישראל. בנסיבות שנוצרו, קשה לשמוע את העדויות האישיות של אותן נשים, ויש רבות נשים אחרות - שלא נדבר על המעגל של הילדים מתוך החוויה הקשה הזאת. אני 29 שנים במשטרה, לצערי, רוב הזמן טיפלתי בפשיעה בחברה הערבית ונחשפתי לאותן נשים, אנחנו גם הורים לילדים, אנחנו גם בני אדם, וכל אירוע פה כואב. כמובן שהמטרה שלנו כמשטרת ישראל בסופו של דבר, למצות את הדין עם אותם עבריינים ולהכניס אותם אחרי סורג ובריח. אנחנו לא תמיד מצליחים. גם חלק מהמקרים פה מוכרים לי, אני שירתתי במחוז מרכז 28 שנים. נחשפתי לחלק מהמקרים גם בקלנסואה וגם בג'לג'וליה. בחלק מהמקרים, אנחנו הבאנו ראיות באופן משמעותי ביותר עד לכדי מעצר של מעבר ל-30 יום של אותם חשודים, לצערי, הראיות האלה לא הסתפקו. הפרקליטות לא הסכימה לקבל אותם כי 98% סיכויי הרשעה. 98% כלומר, בשביל 2% משאירים רוצחים בחוץ? זו אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו נלחמים איתן, שאנחנו מחפשים בסופו של דבר את הצדק שייעשה. חלק מהפנייה שלי, אני ארצה לדעת בשלושת השנים האחרונות כמה מהתיקים סגרתם אותם והעברתם לפרקליטות עם המלצה להעמדה לדין, והפרקליטות לא הסכימה להגיש? בסופו של דבר, אני לא רוצה להתערב במקצועיות של הפרקליטות, אבל זה חלק מהדברים. לא, אני אתערב אתה לא. אני אשמח שניתן מענה לדברים האלה, גם מהרצח של הנער מג'לג'וליה, אנחנו יודעים מי רצח. לצערי, אנחנו לא מספיק חזקים עם ראיות לבית-משפט כדי להרשיע את אותם רוצחים. אני רוצה להיות כתובת. אני רוצה להיות כתובת לאותן נשים. אחד הדברים שחרה לי, שהן לא קיבלו מענה מתאים מתחנות המשטרה ומהיחידות החוקרות, ואנחנו כאגף "סייף" שאמון לטפל אני ארחיב בנושא הזה בכל הקשור לפשיעה בחברה הערבית, צריכים לתת מענה לאותן נשים, לאותן משפחות מה הסטטוס של התיק,

על כל האיומים והדברים האחרים שעלו פה.

אני אנהל שיחה עם אותן נשים, ואני אשמח לסייע בסוגיה הזו, ולהוביל שיח ישיר עם אותן נשים, ולתת תמונת מצב עדכנית ונכונה. יש להן זכות מלאה לקבל את התמונה הזו, ואנחנו, חובה שלנו כמשטרה לתת להן את המענה. ואני מבטיח לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אני מבינה סגן השר גם פנה אליכם, והוא ירצה לארגן פגישה. אני הייתי מציעה שתגיעו לפגישה הזו עם יותר תשובות לנשים האלה. במקום לשמוע עוד פעם על הטראומות שלהן והכאב שלהן, אולי פעם אחת דווקא הפגישה תתנהל סביב מתן דיווח לנשים. לא לשמוע מהנשים, מספיק, התרשמנו מהכאב שלהן. אולי כדאי להשתיק את הכאב הזה עם קצת מידע. אני מתחייב שהמידע הזה יגיע עוד טרם הפגישה. אני אפנה אישית לכל אחת מהנשים פה. אני אשמח לשמוע דיווח על הפניות האלה. חתאם, אני אציע אחר-כך משהו שיהיה דרך הוועדה, כדי שנהיה בטוחים שאתן מקבלות את התשובות. אני ארצה מכם רשימה של הנשים עם הנרצחים מהמשפחה שלהן והתיקים, אנחנו נעביר אותה, ונבקש לקבל מידע סבירה. בתחילת יולי יש לנו ישיבה עם סגלוביץ'. אני יודעת איך מתנהלים בישיבות. אני לא רוצה עוד ישיבה שיבואו ויגידו לכם, בואו דברו על מה אתן עוברות. אני חושבת שזה אמור להיות הפוך. זאת ישיבה שאתם תקשיבו יותר. הם יבואו עם תשובות. כן נהיה יותר ממוקדים בסוגיה הזאת. אני רוצה כן לדבר על התקווה. מדינת ישראל בשנה שעברה, גם ראש הממשלה הכריז שהפשיעה הערבית, אחד משלושת הבעיות המרכזיות - - - לא.

אני מבקשת. אתה איש מקצוע, אל תדבר מה הכריזו הפוליטיקאים, כי יש לי המון מה להגיד על ההכרזות של ראש הממשלה - תעזוב אותי. דבר מקצועית. אל תגיד לי מה מכריז ראש הממשלה. אני יושב פה שעה וחצי והקשבתי - - - כל הכבוד, זה התפקיד שלך. אני מבקשת לא להתייחס לאמירות של פוליטיקאים, כי אני לא אעבור על זה, יש לי המון מה להגיד על פוליטיקאים. אני אומר שלפני כשנה בדיוק הוקם אגף "סייף". התפקיד של אגף "סייף", לתת מענה לאותה סוגיה של הפשיעה בחברה הערבית בשני מישורים. המישור האחד נושא של סיכול פשיעה. נדבר על אותם סכסוכים ואותם מקרי רצח, בסופו של דבר, לתת בידי יחידות המשטרה השונות את היכולת לפענח את התיקים האלה, אם זה בגיוס שוטרים דוברי השפה הערבית, שוטרים ערבים מוסלמים לתוך המשטרה. נוצרים זה לא בסדר?

אמרתי ערבים נוצרים ודרוזים והכול. המטרה היא בסופו של דבר שיהיה לאותם קורבנות עבירה כתובת לבוא ולדבר בשפה, כדי בסופו של דבר להקל על השיח של משטרה עם האזרחים קורבנות העבירה. הדבר השני הנוסף, החשוב מאוד, זה להקמת תחנות משטרה בתוך היישובים הערבים, על מנת לצמצם את זמן התגובה והיכולת של המשטרה להגיב לאירועים האלה. ואני שמח להגיד גם דבר נוסף, שאנחנו נמצאים במסלול אחר של תוצאות עסקיות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בעלייה של 36% בתפיסות הנשקים הבלתי חוקיים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו נמצאים בעלייה של 30% של כתבי אישום כנגד אותם עבריינים שמחזיקים את הנשקים. דיברו פה על 80% נשקים מצה"ל, אז המספרים הרבה יותר נמוכים. דבר נוסף, מעבר לתפיסות,

קרוב ל-4,000 תיקי אמל"ח שנפתחו ב-20/21, ועלייה בכתבי האישום. אנחנו מצליחים לצמצם גם את מקורות ההגעה של הנשקים, אם זה מעבדות לייצור כלי נשק בשטחים, ואם זה בהברחות מהגבול. רק בחודשיים האחרונים נתפסו מאות כלי נשק שהוברחו מהגבול,

בסופו של דבר, בשורה מבחינתנו. אנחנו גם נמצאים בשינוי מגמה בפיענוח של תיקי רצח. גם האירוע של הנער, הילד בן ה-4 בביר אל-מכסור, הפיענוח של התיק הזה. אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי בסופו של דבר לממש את החובה שלנו, ולפענח את התיקים, ולשים את אותם עבריינים מאחורי סורג ובריח. יש עבודה מצוינת גם סוף כל סוף כנגד ארגוני פשיעה. הוכרזו שלושה ארגוני פשיעה משמעותיים בארץ.

חלק מראשי הארגון נמצאים היום מאחורי סורג ובריח עם כתבי אישום. וחלק נמצאים בחו"ל. ברחו לחו"ל. חלק מהם אנחנו נמצאים בצירים של תקיפה כלכלית משמעותית מאוד, עם תפיסות של מאות מיליוני שקלים מאותם עבריינים.

אני אומר לכם שוב - - - אני רוצה לשמוע, העלו את הנושא של הגנה על עדים - מה עם התוכנית הזאת? נלך ספציפית על הדברים ונשאל. התוכנית של הגנת עדים לא נמצאת בפתחה של המשטרה, ולפתחו של המשרד לביטחון פנים. אבל אני יכול להגיד לכם מניסיון שהיום יש נשים ערביות שנמצאות בתוכנית הזאת. נכון. אני רק אוסיף. אנחנו מנהלים את זה מול הבט"פ. זה התחיל לנוע. אנחנו העברנו רשימה של נשים בסיכון לרשות להגנת עדים, הם עושים את הבחינות שלהם. נפגשו כבר עם כמה נשים. יש תקציב לזה. יש נשים שכבר נמצאות בתוכנית. אשמח לקבל סטטיסטיקה מתי התחילה התוכנית לפעול. כמה נשים ערביות נמצאות בתוכנית הזו, זה יהיה מידע לוועדה. מספרים, לא ביקשתי שמות. אני יודעת מה אפשר לבקש ומה לא. אנחנו ניתן מענה מסודר לסוגיה הזו. אבל אני אומר שאנחנו נמצאים במקום אחר. גם בסוגיה של הרווחה, אני חושב שמשטרת ישראל, יחד עם המשרד עצמו, פתחנו מודלים שמטפלים באמת באותן נשים שנמצאות בסיכון, אותן נשים שהגישו תלונה, עבור סטטוס כלשהו, אם זה שינוי מקום מגורים. בסך הכול אף אחד לא היה איתם בקשר. אני לא רוצה להיכנס לנושאים של אלימות במשפחה. אלה נשים שחוו אלימות בסופו של דבר, זה לא בתוך המשפחה. אלה נשים שאויימו אם זה כעדות, ואם כקורבנות. אנחנו יחד עם משרד הרווחה ומשרדים אחרים, מנסים לתת רשת ביטחון טובה יותר כדי לא להגיע לאירוע הבא של אירוע האלימות. אני רוצה להתחייב עוד פעם. אנחנו נשב, נדבר, ואנחנו כמשטרת ישראל עושים מאמצים גדולים כדי להיות במקום אחר, ובאמת להשפיע על הסוגיה הזאת. עברנו איומים ואף אחד לא ענה. אני מבקשת. אנחנו כבר יושבת למעלה משעתיים, אי-אפשר, בוועדות זה לא קורה שאנחנו יושבים כל כך הרבה. אני אשב אתכן

הבן שלי שרצח אותו השכן שלנו, הוא עכשיו בכלא. אני לא מאשימה אותו כי הוא ילד, מתחת לגיל, אבל אני מאשימה את המשטרה. אני נתתי כבוד למשטרה יותר מדיי. כל פעם הייתי מתקשרת למשטרה. ירה עלינו בבית פעמיים, והתקשרתי למשטרה. אלה ילדים שהם מוכרים למשטרה, גם לרווחה, גם לכל דבר.

בתור אימא, עם כל הכבוד לשוטרים והמשטרה שהיא פה. בשבילי, לראות עכשיו פרצוף של שוטר אני רואה את הפרצוף של הרוצח של הבן שלי. במשך חודשיים ארבע פעמים קראתי למשטרה אחרי הרצח של הבן שלי, ארבע פעמים קיבלתי אותו שוטר, תסביר לי מה זה? ארבע פעמים אני מתקשרת, הלו, משטרה, בא אליי אותו שוטר. נרצח הבן שלי בא אליי אותו שוטר. אני, בשבילי, המשטרה רצחה את הבן שלי.

כבר מתפוצצת אם אני לא אדבר על זה. ודווקא במקרה הזה אתה דיברת על התקווה איזו תקווה? על איזו תקווה אנחנו מדברים?

יש לו ילדה בת שלושה חודשים, עכשיו היא בת שלוש וחצי. אתה יודע מה היא שאלה אותי לפני שבועיים, אתה לא תאמין? היא אמרה לי, איפה אבא שלך? אמרתי לה: אבא שלי נפטר לפני 30 שנה.

- - - גם הוא רצחו אותו, ככה שאלה אותך. הילדה בת ארבע. איזה עתיד ואיזו תקווה? אחרי שנה וחצי ראו אותי בצעדה, ואז משרד הרווחה שאל עלינו. למרות שאני עבדתי במשרד הרווחה, הייתי עובדת בהתנדבות, הייתי אומנת לילדים במצוקה.

אתה אמרת שאתם יודעים מי היה הבן שלי, למה נתתם להם - - - אני רוצה לסכם את הדיון הזה, למרות הקושי,

כאשר הוצאנו את ההזמנות ידענו שאנחנו רק מתחילים דיון היום. זה דיון שלא מסתיים בישיבה אחת. אנחנו רק מתחילות לגלות מה עובר על הנשים שהן נפגעות עבירה, או באופן ישיר, או באופן עקיף בגלל בני משפחה. זה לא רק הכאב, זה קודם כל הדבר הכי עצוב ששמענו אותו פה, זה הכאב של אימהות שאיבדו את הילדים שלהן, זה משהו שלא הייתי רוצה לתאר לעצמי

הפחד עצמו מלאבד לפעמים משתק, אז איך הכאב של כן לאבד, ולחיות יום יום עם זה. אני לא אנסה אפילו לתאר לעצמי - ליבנו

כולנו יודעים שאי-אפשר אפילו כשאת נוהגת באוטו ומישהו חותך אותך, אני אומרת לכם, אני לא מעזה אפילו לצפור, אפילו כשמסכנים את החיים שלי על הכביש,

מדאיג אותי ביותר שחוקרת מתחילה לחקור תופעה חברתית, ואז היא צריכה לגרוס את כל החומר, ולא להעז להגיד משהו על מה שהיא חקרה, כי היא בעצמה עלולה להיות בסכנה - זה אומר דרשני. זה אומר דרשני שאפילו ללמוד את התופעה לעומק זה כל כך מפחיד כבר. בעניין המדיניות המונעת, אני פניתי כבר לראש הממשלה, פניתי לשרי ביטחון בשש השנים האחרונות על ענייני נוהל מתן רישיון נשק. ואני יודעת גם שיש עלייה מטורפת בבקשות, כולל מהאוכלוסייה הערבית. לפי הנהלים, אני לא בטוחה שזה לא מגיע לידיים הלא נכונות. ואם צה"ל והמשטרה לא יודעים לשמור טוב מאוד על הנשק שבידיים שלהם, בטוח שאדם פרטי, שאף אחד לא בודק איפה הוא שם את הנשק שלו, לא יכול לשמור וזה יכול לזלוג לידיים הלא נכונות. לכן אנחנו שוב מעלות את הבקשה לצמצם מתן אישורים. לשמור על זה, ולא לאפשר נשיאת נשק במרחב הציבורי. אנחנו לא יודעים מאיפה הכדור יגיע, מאיזה אדם גזען מבוהל שרואה בנו פרופיל פוטנציאלי ויורה בנו, או מבין החברה שלנו שמעוצבן עלינו. אני בדיוק מסתכלת על סל השירותים והטיפולים למשפחות שחוות אובדן פתאומי ושכול כתוצאה מתאונת דרכים, ועבירות המתה. אני אבדוק עד כמה רשויות הרווחה באוכלוסייה הערבית מיודעים על זה, ויש להם תקציבים כדי שהאנשים והילדים יקבלו את הטיפול הנאות והתמיכה לאחר אובדן קשה. שום דבר לא יפצה אתכן, אבל לפחות לטפל בטראומה של הילדים ושל הנשים שנשארו, ולקבל את הסיוע שמגיע לכן כאזרחיות. אנחנו נבדוק גם את זה. אני אפנה למשרד ואבקש לדעת איך הם בודקים את הנהלים. ואני אבדוק את יישום הנהלים. אני ארצה לקבל ממשרד העבודה והרווחה - בשלושת השנים האחרונות היו מינימום 250 רציחות באוכלוסייה הערבית. כמה משרד הרווחה והביטחון החברתי, כמה נתנו סלים כאלה ומה רשום אצלם. כמה נוצלו סלי השירותים ל-250 מינימום מקרי הרצח באוכלוסייה הערבית בשלושת השנים האחרונות. אני אפנה אליכן גם במידע קונקרטי, וכפי שביקשתי, שהישיבה עם האימהות יהיה כדי לתת להן כיוונים איפה עומדים. אני רואה שהיועצת של השר נמצאת פה, ואני מבקשת שהפגישה הבאה לא תהיה עוד פעם לפתוח את הפצעים, ולדבר על הכאב, אלא יותר לתת להן תשובות, שאולי תיתן להן תקווה לא להחזיר את הילדים, אבל שהצדק ייעשה עם הרוצחים. בעניין הייעוץ המשפטי, אני יודעת שיש דיונים בכנסת וגם במשרדי הממשלה להרחיב את יריעת הייעוץ המשפטי הניתן. אחת מהצעות החוק שלי, שיתנו ייעוץ משפטי באותו רגע של עבירת ההמתה למשפחה, כדי שתלווה אותן. אנחנו רואים כמה קשה להן להתנייד מתחנת משטרה לתחנת משטרה, וגם לעקוב אחר מה שקורה בתיק, וגם להבין שיש להן זכויות שהן בעצמן יהיו מוגנות. אז אני חושבת שהייעוץ המשפטי במקרה הזה מאוד חשוב. אני מודה לכולכן שהגעתן. מודה לאימהות. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:25.